אנחנו מתחילים את דיוני הוועדה. רגע, יש הצעה לסדר. תני לי לפתוח את הישיבה. אנחנו מתחילים

ואם הבטחתי תקציב משרדי מסוים באמצע שנה לשנות מערכה כשאין צורך.

אין פה מצב חירום לאומי שמחייב אותנו להתכנס, להיפך, יש עודפים, יש מאיפה לתת, אני ממש

אי אפשר לקחת מהרווחה ומהחינוך ומהבריאות בדברים הכי קשים האלה. אנחנו מוצאים, למשל בביטחון,

אז שלא יספרו לנו סיפורים שאי אפשר. אפשר, השאלה רק אם רוצים.

וגם גבו

במקביל מכינים ממש מהפכה בכל הנושא של הדיור, שינוי שיטת המכרזים. מה שיהיה הקריטריון לזכייה זה לא המחיר המרבי על הקרקע, אלא המחיר הזול

אלא מדובר בקרן שמממנת את כל הסכום של הדירה או חלק מהסכום וחלק ממומן בדרך כזו או אחרת,

אין שום זיקה לתא המשפחתי,

אלא שתהיה הוראה ברורה שיתום לא צריך להיכנס לתא המשפחתי,

זה שאתם לא עשיתם את זה, וזה שידעתם מהמקרה,

כמה מקרים לא מגיעים אליכם? כמה מקרים מתייאשים

קיימת שאלה מה יקרה, זו דירה שהיא בתהליכי בנייה, רק בעוד שנתיים או שלוש אמורים שם לשלם את יתרת התשלום. אני מעריך שגם אם זה לא היה מגיע לוועדה התיק הזה היה נסגר בסופו של דבר בהסכם שבו אנחנו

בסיטואציה מסוימת, למרות שמדובר ביתום וכו',

אני חושב שלא. אז צריך לבדוק את זה פשוט עובדתית.

אני רוצה להבין, כי זה לא מה שאני הבנתי מכם גם

גם אם אנחנו כותבים דברים ברחל בתך הקטנה עוד יותר בהוראות ביצוע,

קורה שיש דיונים באחד המשרדים שלנו בין

אבל שמורים בקרן, לא כתוב שהם מממנים את המשכנתא. אני חושב שמממנים את המשכנתא - - - כסף

ברגע שנוגעים בו מה קורה?

עוד פעם אומר, את התיק הזה - - - עזוב את התיק. אבל אני עוד פעם אומר,

אתה מסתכל על מקרה ספציפי, אנחנו לא רוצים להגיע למקרה ספציפי,

אני לא מסתכל על זה ככה, יש פה ועדה, יש פה חברי כנסת שכולם בדעה אחת שצריך לעשות תיקון. אגב, גם אתה באותה דעה. ואתה באותה דעה, אתה לא בדעה אחרת, רק אתה

איזה צד מרוויח, של האישה או של הגבר? הצד של

אז למה אתה מכניס פה את האישה? לא, הוא נותן דוגמה למשפחות. אני לא סתם שואל את השאלה.

חשוב לנו שבמקרים האלה תגיד האם האישה שמרוויחה

מהדיון הקודם הכנת רק דוגמה אחת?

יש אין ספור דוגמאות, יש לי פה עשר מודפסות, במחשב

עד גיל שש 2.5 נקודות זיכוי גם לאישה וגם לגבר. לאישה יש עוד נקודת זיכוי בלי קשר. בגילאי שש עד 12 לאישה כבר היום

אנחנו לא נגד לעזור לאנשים,

נעמה, אבל הכפלנו את מענק העבודה

מה זה הכפלנו?

למה העשירון העליון צריך לקבל את ההטבה בכלל?

הוא לא הולך לעבודה? צריך לעודד אותו לעבוד? על מה אתם מדברים בכלל? אלכס,

זאת אומרת הוא לא יקבל מלא. לא, מלא, שתי נקודות זיכוי, נקודה על כל ילד. סף המס שלו נמוך יותר ולכן הוא מנצל את מלוא ההטבה.

בתאריכים קבועים שקבע המחוקק, ביולי, נתלבש על שנת 21',

לא, אני מסביר מה החוק אומר.

אוקטובר. אז למה מחכים לפברואר?

אין בעיה, הם כבר יצאו לעבודה ב-2022,

דובר על מקדמה. ב-300 שקל האלה אתם מעודדים אנשים?

שאתם צריכים להשאיר איזה שהוא משהו

אבל אני חושב שאם

כן, תוספת קורונה זה היה.

אבל מי שקיבל ביתר לא, אני לא בעד לשלם כסף שלא מגיע לאנשים, אבל אם אתם משאירים 25% זה מספיק שפיל בשביל אחר כך לשחק את

הם חוששים שהם יצטרכו בסופו של דבר לבקש החזרים, נכון? נכון. אני אומר, אם אתה פותר את הבעיה הזאת אתה גם לא תבקש החזרים. אבל בשביל לפתור את הבעיה הזאת גם בביטוח הלאומי

הוכחנו במענקי הקורונה שאפשר לפתור את התהליכים האלה בשבועיים ובחודש ופתרו אותם.

כן, מה זה לא? אני הייתי פה, העברנו.

אני גם מנסה להסביר את המורכבות כדי שכן אולי נוכל למצוא את התשובה ביחד. מענק העבודה ניתן באופן פרטני, לא משפחתי. אז אם אמרנו שהממוצע הוא 1,600 אפשר להניח שאם שני

אני מבינה, אלכס.

זה מאוד תלוי בהרכב המשפחה, במנעד ההכנסות שלהם,

הגבר מרוויח מעט. ברור, אבל פלוס מינוס, בממוצע, שנדע על מה מדובר.

אבל תראה, כשהם ישבו לעשות את החשבון הם

ואני שם אותו רגע בצד, והפרק הנוסף דיבר על הגדלת הסבסוד לצהרונים עבור רשויות באשכול ארבע וחמש, משהו שלא היה. אז גם אותה אישה שדיברת עליה,

אגב, אני עדיין לא נכנסתי

כן, ואני אחד מהם.

אבל עוד שנייה הוא יסיים ואז אני אתן לך. אני גם ביקשתי. כן, וגם אתה אחר כך. אפשר פשוט שהאוצר יציג מה רף ההכנסה בעשירון

אני כן רוצה לדבר רגע על אותו

על אותה קבוצה שאותה אנחנו רוצים לחזק,

אז כן, אני מסכימה שצריכה להיות התייחסות למשק משפחתי ובראייה

לא, נעמה. לא, מה שאמרת זה מה שאתם אומרים.

מעניין אותנו - - - לא,

זה לא פייר, כי

מהתמודדות עם יוקר המחיה ועם הטירוף של עליות המחירים - - - אתה לא שמעת את מה שאמרתי? שמעתי טוב מאוד, תן לי עכשיו לומר את מה שלי יש לומר. פתאום הפכתם את זה לעידוד תעסוקה, זה יריתם את

אתה מבין שמשפחה שלא צריכה את זה? זו דעתך.

למה עשירון עליון צריך לקבל העשירון העליון לבד - - - אתה יודע מה? שהיא פחות צריכה את זה, הרבה פחות. העשירון העליון לבד 700 מיליון שקל מקבל מתוך שני המיליארד האלה. זה נראה לך

אל תגידי את זה. אתה יכול לסרב, עם כל הכבוד,

ואם אתה באמת רוצה לעודד את אותם אלה שלא רוצים לעבוד תן להם 10,700 שקל בשנה שייצאו

אני מסכים עם מה שאמרו קודמיי, חבר הכנסת קרעי וחברת הכנסת לזימי, אני רוצה להוסיף עוד שני דברים ולהגיב על מה שהיושב ראש אמר. דבר ראשון,

על זה גם מחקרים ויש על זה ממצאים וזה פורסם השכם והערב, שהסיבה המרכזית שאנשים בחלקם לא חוזרים

נכון. גם אם אני לא מסכים.

הפעם זה התחבר. בכל אופן אני השתתפתי בהפגנות של הנכים כמה פעמים,

והטענות הן אותן טענות. אני כמובן לא אשטח אותן פה משום שזה לא

אבל הבנתי שהיה דיון על היתום ולא הגעתם עדיין, הכול - - - נתנו להם עוד ארכה של שבוע. בסדר, הארכות האלה גם כן.

דיבר איתי העוזר שלי בטלפון,

אם זה שונה ממה שענית לי מקודם. אז לביטוח הלאומי אין את

הנתונים,

בעיקר בנושא של הרכוש שיש למשפחות ולכן גם היום ביטוח לאומי, בדיוק כמו רשות המסים, לא מסוגלים לעשות

כדי שהפעולה הזאת תקרה,

ואני שומע נכונות, אגב משני הצדדים, זה לא איזה שהוא רצון להחזיק בקרנות המזבח, אני אעשה את זה או

ההנחה שהדלתא בין 72 ל-100 היא בהגדרה אנשים זכאים היא הנחה שהיא לא בהכרח סבירה ואני אסביר. הרבה מאוד מהאנשים שכנראה לא מבקשים באופן אקטיבי את מענק העבודה - - - מקבלים

אחרת זה אך ורק מסבך גם את האנשים שזכאים להטבות האלה. לא, ברור שזה יהיה בהוראת קבע. דרך אגב, מענקי עבודה,

אני חושבת שנתנו מענה כן והכי ישיר

מה התשובה?

אנחנו עושים מאמצים באופן אקטיבי לטפל בזה. לא, אבל למה יש בעיה

העלות היא בין שבעה לשמונה מיליון. הממ"מ של הכנסת, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הביאו נתון שזה סך הכול

כהוראת קבע אנחנו לא חושבים שהפלטפורמה היא כרגע, צריך לבחון את זה ובדיוני התקציב יכול להיות שזה ייכנס. אדוני היושב ראש, על הנושא הזה אני מבקש גם ממך שתעזור לי להתעקש על

או במקרה

'לנצל את נקודות הזיכוי שאינן מנוצלות על ידי

הפסקה הזאת מדברת על הורה שכלכלת הילדים עליו, מבנה נקודות הזיכוי שלו דומה לזה של אישה. למה אינו פעוט? אינו פעוט כי פעוט זה עד גיל חמש.

שם כבר יש נקודות זיכוי, עד שתיים וחצי נקודות זיכוי. בגלל נקודות הזיכוי שיש

הפסקה הבאה היא לגבר. לא הבנתי, אז האישה תהיה זכאית לנקודות הזיכוי?

אחרי פסקה (5) יקראו: "(5א)

זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיו אשר בשנת 2022 טרם מלאו לו שלוש עשרה שנים והוא אינו פעוט כהגדרתו בסעיף 40(ב)(3);"; מדובר על בני זוג

לא הבנתי את הפסקה הזאת.

אז סיימנו את החלק הזה. שי, אתה רוצה להקריא את מענק העבודה?

לכבוד יום ההולדת שלך לפחות? קיבלת תשובה? כן, שאין שינוי בחישוב. זאת

זה מצטרף למענק שישולם לגבי שנת 2022. מבחינת הרישה, למה זה עד סוף שנת 2024? אין לזה משמעות משפטית, המשמעות פשוט שזה יהיה בתוך החוק עד סוף 2024 כדי

יופחת סכום המקדמה ששולם לו מסכום המענק המוגדל. זה הסעיף שמבהיר שזו מקדמה וזה מופחת מסכום המענק או סכום התוספת שתשולם בשנת 2023. עובד ששולמה לו מקדמה בסכום העולה על סכום המענק המוגדל שלו

רגע, זה לא מה שדיברנו.

אנחנו אמרנו שזה לא מקובל עלינו וביקשנו שתשלמו אני מבין שיש לכם את הצורך להשאיר סכום מסוים לצורך התחשבנות ביולי 2023, אבל אני לא מצליח להבין למה את ה-25% הנוספים אתם לא יכולים להגדיל. מה

רגע, יש פה גם מעבר לזה, הרי בסופו של דבר מענק העבודה נועד להיות כלי לתמרוץ לאנשים להישאר בשוק העבודה.

משלם עכשיו ובעוד שנה עוד פעם משלם אנשים בכלל לא מקשרים מאיפה הכסף הזה

נראה לי שמה שמפריע לחברי הכנסת פה זה הכיוון שבו אנחנו ניקח חוב מסים של מישהו ונקזז את זה ממענק העבודה שאנחנו רוצים לתת. אתם אומרים שזה מענק עבודה, אתם רוצים לתת אותו, אתם לא רוצים לקזז. זה אני מבין ואני חושב שלא תהיה לנו התנגדות לזה,

מה שהתכוונו אליו זה להגיד שאם מישהו קיבל

אבל מה שנקבע זה שזכות הקיזוז תהיה קודמת לעיקול שהוטל ובלבד שלא נתפסו כספים ואפילו אם טרם ניתנה הודעה על העיקול. אז צריך לשים לב ולחשוב איך - - - אני מבקש לתקן את זה בצורה כזו שיהיה מאוד מאוד ברור שהתשלום לא יכול להיות בדמות הקיזוז. שהקיזוז לא יהיה ממענק העבודה,

צריך לעשות את המקסימום כדי לעשות את העדכון הזה בצורה כי אפקטיבית. אבל אם אין איך לעדכן החלופה היא לא לתת מקדמה. גיא, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שאתה קודם כל רוצה לתת לכולם את המקדמה מלבד

מה קרה?

מאותה סיבה שאמרתם שיכול לקרות שהוא לא מקבל, עכשיו הוא עובד, הוא רואה שכן מגיע לו, אז הוא מבקש את המקדמה של ה-10%, של

הרעיון היה - - - הבנתי,

אז הוא אומר: תשמע,

אני צריך את זה, זו עזרה

הוא בדק ומגיע לו, הוא אומר לכם: חבר'ה, תנו לי את זה, תקדימו לי את זה, חצי שנה, את המקדמה שנתתם לפני חצי

אני אגיד לך, מה שאנחנו העלינו,

נקבע 31 בדצמבר 2022 כמועד סיום של בקשת המקדמה? הרי אתה משלם לו ביולי. למה לא קובעים את המועד חודשיים לפני קבלת המענק ואז אפשר להגיד לו שימתין לקבלת המענק ואז יבדקו אם מגיע לו או לא. אז מה אתה מציע? הבן אדם אומר שלדעתו מגיע לו, הוא לא יכול לחכות עד יולי, הוא מבקש מקדמה. אין בעיה, אז מה אתה מציע? חודשיים לפני קבלת המענק, מאז אי אפשר יהיה להגיש בקשה למקדמה, לא חצי שנה. מעבר למה שאמרנו יש פה גם בעיה תפעולית באותה שנה לשלם בגין אותה שנה. השאלה פה אחרת, אתם מדברים על (ג), נכון? אתה אומר במקום 31 בדצמבר 2022 שיהיה כתוב 28 בפברואר 2023,

משהו כזה, או אפריל. למה לא? כמו שגיא הסביר קודם, פה הוא הולך עוד מעט לקבל, עוד חצי שנה, לקבל את הסכום של המענק,

זה לא עוד מעט,

אפשר על זה - - - לא, אי אפשר להתווכח על זה, כי זה לא עוד מעט. אנחנו מדברים על אנשים שמבחינתם זה מאוד מאוד חשוב,

מבחינתנו מבחינה תפעולית, כמו שאני מבין, מערכות המחשוב שלנו עוברות מעין שינוי בתחילת ינואר של כל שנה. ב-2021 כל מערכות המחשוב בנויות בצורה אחת ואז עושים איזה שהיא אדפטציה, או משהו במחשוב, וב-2022 כל המערכות משתנות לחלוטין. כדי לעשות את זה, כדי לאפשר את זה, גם אחרי סוף שנת 2021 זה ידרוש מאיתנו לעשות - - - אני לא מבין את התשובה הזאת. רגע, תן לו לענות. יכול להיות שלא מעניין אתכם השיקולים האלה, אבל אני מסביר למה זה היה ככה.

שתדע, זה מאוד מעניין אותנו השיקולים האלה, רק אנחנו חושבים שהשיקול לעזור לאזרח יותר גובר.

באמת שמעניין אותנו השיקול הזה, אלה שיקולים מאוד חשובים,

כי אתם עושים על זה סימולציות. וזה לא הרבה. אנחנו מתארים לעצמנו שלא יהיו הרבה כאלה. בדיוק בגלל זה. בדיוק בגלל שאין הרבה אז לשמור על מערכת באוויר שיש לה עלויות, זה עלויות תפעול, וזה אומר שאנשים אצלנו לא יכולים לעשות דברים אחרים שאנחנו רוצים לעשות. יש לזה עלויות. יגאל, אתה רוצה להגיד משהו. 96% מהתביעות מוגשות עד סוף השנה. אנחנו מדברים פה על חלק מהאוכלוסייה מאוד קטן, והעלות והתועלת ממש לא מצדיקים,

אבל אם רוצים לעזור לאנשים ובן אדם נמצא במצוקה כלכלית והוא נמצא בפברואר או בינואר והוא רואה שמגיע לו המענק ולכן הוא מבקש מקדמה, הוא לא רוצה לחכות. אם הוא היה במצוקה כלכלית היה מגיש את התביעה בזמן.

הוועדה דיברה על שיעורי מיצוי, 96% זה אחלה שיעור מיצוי. מ-70% נזכור. אני יודע, אבל במקדמה אומר יגאל שהמיצוי, מה שמאוד חשוב, מיצוי - - - אבל כל אדם הוא אזרח מלא, מה אתה מספר לי סטטיסטיקה? הוא אומר: אני עבדתי, מגיע לי, מצבי הכלכלי קשה, אני מבקש מקדמה. למה אתה לא נותן לו? הוא יקבל, אותם 4% יקבלו את הכול אם מגיע להם. גיא, אנחנו מדברים על איש אחד, אני, מצבי הכלכלי קשה, מגיע לי מקדמה, אני ראיתי את מה שעשיתם במהלך השנה, לא ידעתי את זה בדצמבר, אני יודע את זה בינואר, עכשיו אני צריך לחכות עד יולי. החלטתם להיטיב איתי עם מענק העבודה הזה, מגיע לי, אתם לא יכולים לתת לי את המענק רק ביולי, אני מבקש מקדמה. אין משהו ברמת העיקרון שאני יכול להגיד לך נגד זה, ברמת העיקרון, זה רק התפעול והשיקולים שלהם. יגאל, תסביר שוב. באותה שנה, כמו שישי ציין, בראשית השנה המערכת לא מתאפסת, היא מסתנכרנת בצורה מסוימת שגורמת לה לבצע מקדמה בגין אותה שנה. ב-2023 לשלם מקדמה עבור 2023 זה קצת בעייתי מבחינת המערכת התפעולית. מה המשמעות אם אנחנו עושים פה תיקון עד 8 בפברואר? זה לא משנה 2 בינואר או - - - 2 בינואר, מה המשמעות מבחינתך? אני לא איש מחשבים, אני ניזון מהחבר'ה של המחשוב שלנו, זה מאוד בעייתי, זה מאוד מורכב, ידרוש הרבה זמן של מערכות, להתאים את המערכות לדברים כאלה בשביל אוכלוסייה מאוד קטנה, מדברים פה על מאות של אנשים, לא מדברים בכמויות מטורפים.

אלכס, אנחנו מדברים על מקדמות שניתנות באותה שנה, לא בשנה הזאת, אלא בשנה שבה אכן משלמים מקדמות. אתה מדבר על 12,000 איש. כן, וחלקם מקבלים מענק. 12,000 זה אלה שמגישים מינואר 2023 עד סוף 2023. לא, בהצעת החוק, בדברי ההסבר, מדובר על כ-300,000 איש שיהיו זכאים לזה.

כשאתה מדבר על 300,000 איש, אתה מסתכל על 4%, אמרת 96%, אתה מגיע ל-12,000.

אבל לציין, בבקשה, ה-12,000 מתייחסים מינואר עד סוף דצמבר 23', אם תיקח ינואר עד יוני, מדובר באלפים בודדים, גג 5,000. אנשים מתי מתעוררים? ביולי 23' גם עבור שנה קודמת. אז מדובר על מאות של אנשים בודדים, לא כדאי מבחינת עלות-תועלת, מבחינת מערכות המחשב - - - אבל כל אחד הוא עולם מלא. בסדר גמור, אני מסכים איתך, התיאור הוא מאוד נכון. בטח יש יותר, אבל נניח 5,000, למה לא לעזור להם? אם העלות למדינה היא 100,000 שקל והמענק שמשולם הוא 1,000 שקל

מקסימום נראה את זה בדוח מבקר המדינה לשנה אחרי זה. אותו דבר עשינו גם בתוספת קורונה למענק עבודה, אותו מנגנון היה, עד סוף דצמבר מגישים,

יקבל את זה אחר כך באופן מלא. אם משווים את המענקים אז אפשר גם להוריד את יראו את הסכום ביתר, את קיזוז המסים. תוספת מענק עבודה, תוספת כל מענק העבודה,

תיקון 15 בחוק.

אני גם מדברת על זה, אני אומרת שאם אנחנו משווים את המודל אז אפשר גם להוריד את זה שנראה את זה כסכום ביתר וגם את ההפניה לחוק קיזוז מסים, אפשר להחזיר קרוב משפחה. קרוב משפחה, אני חושב שכדאי מאוד להחזיר אותו,

נגיע לשם, אני לא חושב שהיושב ראש יוותר על דבר כזה. לגבי קרוב משפחה אני לא מסכים. למה אתה לא מסכים? כי אני חושב שזה לא נכון. בגלל שהוא עובד אצל קרוב משפחה לא מגיע לו מענק עבודה? אבל יש הרבה בעסקים משפחתיים, זה קורה כל הזמן. בואו נמשיך בהקראה. הגענו לפסקה (2). מה סיכמנו עם הסעיף הקודם? לא סיכמנו, רשמנו כרגע.

אני חושב שאם הכוונה היא באמת לעזור לאנשים זה דבר שהוא עזרה לאנשים, אני לוקח בחשבון את האיש הזה עם מצבו הכלכלי. אנשי המחשבים, עם מחשבים אפשר לעשות הכול. (2) המנהל רשאי לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי מידע לצורך בדיקת התקיימות התנאי האמור בפסקה (1)(א); אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה זו לא יעשה בו שימוש אלא לבדיקת התקיימות התנאי האמור, המידע יימחק עם תום הצורך בו. פסקה (1)(א) זה מה שאמרתי קודם, זה התנאי שאם מישהו מובטל מקבל דמי אבטלה במשך ארבעה חודשים - - - אם אין את הסעיף הזה בחוק הוא לא רשאי לבקש מידע מהמוסד לביטוח לאומי? אתם לא מבקשים מידע? אני לא אוהב את הסעיף הזה. יש שאלות אם אפשר או לא.

אתם מבקשים ומקבלים. לא בשאילתה רחבה עם חיבור חכם. אתה מתחיל עם המילים המפוצצות האלה ואני מתבלבל. המנהל פונה למוסד לביטוח לאומי ומבקש מהמוסד לביטוח לאומי מידע כדי לשלם להם את המענק, לשלם לאותו אדם. הוא מקבל את הפרטים או לא מקבל? אין סעיף כזה בחוק, אז מה? אתם איפה שאפשר להכניס את העניין של קבלת מידע אתם מכניסים. צריך, לא צריך, מכניסים. כן, תשובה. אני יודע שיש העברת מידע בין ביטוח לאומי לבין רשות המסים, יש כל מיני מחלוקות.

בהקשר הספציפי הזה אני לא כל כך מבין את הטענה, הרי אנחנו רוצים שיהיה ביקורת פרלמנטרית על פגיעה בפרטיות של אנשים. לא, אין פה טענה, יש פה שאלה. האם אם הסעיף הזה לא קיים מנהל רשות המסים יכול לפנות לביטוח לאומי לקבל תשובה? אני חושב שלא, אני לא בטוח, צריך לברר. לא הבנתי, אתם מחוקקים חוק, כותבים סעיף ואתם לא בודקים מה המצב של הסטטוס הקיים של החוק? כי אנחנו לא עושים את זה. מה זאת אומרת אתם לא עושים את זה? אתם לא מבקשים מידע היום? אבל למה לא בדקתם האם בחקיקה הקיימת זה מתאפשר או לא מתאפשר. כי אנחנו רוצים להגיד לפרלמנט, לכנסת הישראלית, שיש פה סעיף - - - אין בעיה, אז אתה יכול להגיד את זה לפרוטוקול ולהגיד שעל פי החקיקה הקיימת יש לך את הזכות לבקש את המידע, למה אתה צריך להכניס את זה כסעיף אם זה קיים? ואם אתם לא בדקתם אם זה קיים אז למה הכנסתם בכלל? תבדקו. מדובר על חקיקה ראשית. אם החוק מאפשר הסעיף הזה מיותר, הוא גם לא נכון, הוא גם לא טוב, אני לא אוהב את הסעיף הזה. אם יורשה לי, היינו עכשיו בדיונים ארוכים גם סביב גיל פרישה וגם עכשיו על החשיבות שחברי הכנסת רואים בתכיפה, בתשלום רבעוני, הדברים האלה לא יכולים להתקיים בלי העברת נתונים סדירה בין - - - נועה, אל תבלבלי את הנושאים. לגבי הנושא של התשלום הרבעוני זה סיפור אחד נפרד. אתם הכנסתם את זה בחוק גיל הפרישה את הסעיף הזה? לא יודעת. אז זה עוד יותר מעצבן, כי אתם אפילו לא בדקתם. תבדקו, אני לא רוצה לפתוח דיון על כל דבר, תבדקו מה הזכויות שלכם עכשיו בקבלת המידע מול הביטוח הלאומי לגבי המידע שאתם צריכים. אם יש לכם את הזכויות ויש לכם נגישות למידע תעיפו את הסעיף הזה, אם אין לכם תשאירו.

נכון מאוד. מקובל. גיא, כשאתה צוחק ואומר 'מקובל',

זה הכי מסוכן שיש. אני מהמסוכנים. גיא, אתה יודע כמה פעמים מנסים להכניס את הסעיף הזה בכל מיני חוקים, בחקיקה ראשית?

רשאי שר האוצר לקבוע, מטעמים תפעוליים, שתשולם המקדמה גם למי שהתקיים בו האמור באותה פסקה."; זה גם מתקשר למענק לשלילת המקדמה ממי שקיבל דמי אבטלה בחודשים ינואר עד אפריל. אנחנו חושבים שאנחנו נצליח לבנות מערכת תפעולית שתאפשר לנו לקבל את המידע עד שהמועד שצריך לשלם את המקדמה, אבל יש פה סמכות לשר האוצר לקבוע, אם אנחנו לא מצליחים לקבוע ממשק כזה עם ביטוח, להגיד שהמקדמה כן תשולם גם למי שהיה מובטל מינואר עד אפריל. זה סעיף חדש שלא היה קודם לכן. מה המשמעות של טעמים תפעוליים? איך אנחנו מפרשים את זה? זה אם אנחנו מצליחים ליצור ממשק של העברת מידע שמאפשר לנו לקבל את המידע ולהטמיע את זה אצלנו במחשב. לא הבנתי, מה זה טעמים תפעוליים? אם טכנית לא ניתן ליישם את הסעיף אז אפשר, בסמכות שר האוצר, לקבוע שהוא לא ייושם.

כן, אם מבחינה טכנית יש קושי - - - גיא, אם אתה רוצה לבלבל אותנו אתה מצליח. אם זאת הכוונה. אם לא, אז בוא תנסה שאנחנו נבין מה שאתה אומר. אני אומר שוב, חילופי המידע נדרשים כדי לבצע את החוק בצורה יעילה והוגנת. כדי להגשים את המטרה הזאת נדרשת היערכות תפעולית. היה חשש שבמועד הרלוונטי את היכולת התפעולית הזאת לא ניתן לממש ובגלל זה כדי לא להביא למצב שמשרד ממשלתי לא עומד בהוראות החוק הוכנסה הוראה שאם - - - לא הבנתי, אז אתה מניח שמשרד ממשלתי לא עומד בהוראות החוק?

אגב, יש סעיפים כאלה ש - - - אגב, יש משרדים ממשלתיים שלא עומדים בהוראות החוק?

מהזיכרון, כשהיה דוח מפורט במע"מ, כשהיה את השער העולמי במכס, כל פעם כשיש תיקון חקיקה שכדי ליישם אותו נדרשת היערכות תפעולית, גם אם התקנות - - - איפה יש סעיף כזה? באיזה חוק יש סעיף כזה? אני אפנה אתכם, כמו שאמרתי, בחלק מתיקוני חקיקה, היו לא מעט תיקוני חקיקה שלצורך אכיפתם, לצורך קיומם, נדרשת היערכות תפעולית שלא היה בטוח בעת חקיקת החוק שהיא תהיה קיימת במלואה. אני אומר שוב, גם בדוח המפורט במע"מ, גם בשער עולמי במכס. גם בקורונה. גם במענקי קורונה. נכון, ישי מזכיר לי. גם במענקי הקורונה למנהל הייתה סמכות לדחות.

היה דבר כזה? מה אתם מבלבלים? אתם רשאים לכעוס - - - אוי נו באמת, גם כן. אנחנו גם רשאים להוריד את זה, להזכיר לך. אנחנו רשאים להוריד את הסעיף הזה. זה לא נכנס לרשימת 20 האירועים הדרמטיים בחוק הזה, כנראה גם לא ל-100. אפשר להמשיך לדבר עליו - - - תגיד לי, אתם עובדים עלינו? עם כל הכבוד. אפשר להמשיך. בסדר, מספיק עם הדבר הזה. אבל או שנערכתם תפעולית ואתם יכולים להוציא את זה לפועל או שלא.

הרבה פעמים המשרד הממשלתי - - - שלומית,

הם שמים פה סעיף שכל מה שדיברנו וכל מה שאמרנו רשאי שר האוצר לבוא ולהגיד לא לבצע. להיפך, בדיוק הפוך. לא, זה מה שהוא אומר. אבל כתוב הפוך. כתוב הפוך, אבל הוא אומר הפוך. תשולם מקדמה, לא כתוב לא תשולם.

לא, הוא לא אומר הפוך. הוא אומר שבמידה שהמערכות לא מוכנות שר האוצר יכול לשלם על אף שהמערכות לא מוכנות. זה מה שכתוב פה. בדיוק, נכון. איך הוא ישלם מקדמה אם המערכות לא מוכנות?

בעניין של העברת מידע. אם אין לכם העברת מידע איך תשלמו? יש אוכלוסייה - - - כרגע הם בכלל לא יודעים אם צריך העברת מידע. אתה מבין? זה ביצה ותרנגולת פה.

לא עוד פעם סימפוזיון על כל דבר. תבדקו קודם כל לגבי סעיף קטן (2), האם יש צורך בו. ואחר כך נראה מה אנחנו עושים עם סעיף (3), כי הוא גם קשור.

הניסוח של סעיף (3) הוא פשוט מבלבל ממש.

כתוב דווקא במפורש 'רשאי שר האוצר לקבוע מטעמים תפעוליים שתשולם מקדמה'. זה מה שכתוב. בדיוק, נכון, שתשולם. לא כתוב הפוך. אי אפשר לפרש את זה שלא תשולם.

איך הם משלמים את זה אם אין יכולת תפעולית? אז איך תשלמו? על סמך הצהרה? אבל היא לא רצתה הצהרה. איפה נועה? לא רציתם להגיע למצב של הצהרה. זה לא הצהרה. אז גם בינואר אתם יכולים לשלם. סעיף קטן (2), בבקשה. בסעיף 17(ב), בפסקה (1), בסופה יקראו "הוראות סעיף 6ד1 יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי עצמאי". זה פשוט אומר שגם עצמאי יקבל את המענק המוגדל ואת המקדמה כמו שדיברנו קודם לגבי שכיר. הוראת שעה 3. על אף הוראות סעיף 2(2) לחוק זה, בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד המועד האמור בסעיף 1 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון מס' 15 הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020, יקראו את סעיף 17(ב)(1) לחוק מענק עבודה כך שבמקום "סעיף 6ד" יקראו "סעיפים 6ד ו-6ד1". סעיף 3 הוא הוראה טכנית ניסוחית בגלל שיש עכשיו תקופה שבה יש סעיף 6ד ובאמצע התקופה שהחוק הזה יחול יימחק 6ד אז צריך לעשות התאמה ניסוחית. אין לו משמעות אופרטיבית בכלל. תחילה 4. תחילתו של סעיף 1 לחוק זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022). למה רק סעיף 1? סעיף 1 מדבר על התיקון של נקודות הזיכוי.

יש סעיף תחילה, שזה בעצם אומר שזה יהיה על כל השנה. וסעיף 2, אין צורך בסעיף תחילה בגלל שמדובר בהוראת שעה ובסעיף עצמו כתוב על מתי הוא יחול.

לסיכום, יש לנו כמה דברים שאנחנו חייבים לפתור בחקיקה הזו. אחת, פתרנו, זה הנושא של הכפלת המענק. הנושא השני זה הנושא של הקדמת הפעימות. אני מבקש תשובה על זה, להוסיף פעימה נוספת למקדמה. על 25%. כן. הדבר הנוסף זה כל מה שקשור לניסוח הוראות קיזוז וגבייה,

תשלום ביתר וקיזוז מסים. למחוק. אני שואל קודם כל למה פתאום החלטתם להכניס את זה פה למרות שבפעמים הקודמות לא הכנסתם את הסעיף הזה. אז תבדקו. הדבר הנוסף של כל הנושא של מה שהעלה חבר הכנסת גפני לגבי מועד הבקשה לקבלת המקדמה. אנחנו מבקשים להאריך את זה ל-28.2.23. אני מבין שיש פה איזה שהוא קושי תפעולי, רק אני רוצה להבין עד כמה הקושי הזה הוא באמת חסם לצורך ביצוע של הבקשה שלנו. מעבר לזה יש עוד שני נושאים שהם לא רלוונטיים לגופו של החוק, אבל הם מאוד מאוד רלוונטיים לדיונים שאנחנו מקיימים כאן בוועדת הכספים. האחד זה הנושא של הרחבת מענק העבודה עד גיל 21, אני מבקש לקבל תשובה ולא נבחן ונראה ונדע ואני לא יודע מה, אלא תשובה. אדוני היושב ראש, למה אתה לא מבקש להכניס את זה כבר? היה להם מספיק זמן לבחון, תאמין לי, זה סתם. ינון, בגלל זה אני רוצה לקבל תשובה, כשיגידו לי לא אז יסבירו לי למה לא, כשיגידו לי כן אז יגידו לי למה כן. ואם התשובה של למה לא היא לא תספק אותך אתה תכניס את זה לחוק? בוא נראה, בוא נשמע קודם כל. אני רק שוב מזכירה שמדובר בעלות תקציבית ואנחנו כאן בהוראת שעה. בסדר גמור, אבל, נועה, לא יכול להיות שעוברת שנה ואתם באים לפה והיה דיון בשבוע שעבר ואמרנו שאנחנו מבקשים תשובה ואתם באים ושוב פעם אומרים: אנחנו נבחן. אנחנו אומרים שכרגע, במסגרת הוראת השעה, זו לא הפלטפורמה - - - אבל את בחקיקה ראשית עכשיו, זו לא הוראת שעה. את נכנסת פה לחקיקה ראשית.

את מתקנת בחקיקה ראשית, את לא עושה משהו ביניים. מתקנים את החוק. אז אני מבקש תשובה מוסמכת על הסיפור הזה. והדבר הנוסף, וזה מחזיר אותי לתחילת הדיון לגבי הנושא שהעלה חבר הכנסת גפני, לגבי מס רכוש לדירה של יתום. מס רכישה, לא רכוש.

אנחנו מבקשים לתקן את הוראת - - - אתה איש מאוד עדין.

לא, הוא מתכוון כלפי האוצר, לא כלפי חברי הכנסת. לא, גם כלפי הח"כים. לא, אתה לא עדין כלפי הח"כים.

רגע, יש נושא שביקשנו. העברת מידע. כן, לגבי העברת המידע,

תבדקו אם בכלל הסעיף הזה נחוץ בתוך החוק. ושני דברים שדיברנו עליהם, אני מבקש רק, לגבי קרוב משפחה, אנחנו הוצאנו את זה, גם בקורונה לא היה את הסיפור של קרוב משפחה.

שמי שמקבל הכנסה מקרוב יהיה זכאי למענק. נכון. והדבר הנוסף, נקודות הזיכוי של האישה, או לחילופין של הגבר אם זה הפוך, שייכנס בתא המשפחתי. אני כבר אומר שיוגשו הסתייגויות על זה, אבל אני מאוד מבקש לעשות הכול שלא יוגשו על זה הסתייגויות. אז אני אשכנע אותך לא להגיש על זה הסתייגויות.

אם תיתן לי את מה שאני מבקש בשביל עם ישראל אנחנו לא נגיש.

אנחנו לא נצביע היום על החוק הזה כי יש פה הרבה מאוד תיקונים שצריך לעשות כנראה בנוסח, אנחנו נצביע עליו בשבוע הבא. היום, מקסימום מחר בבוקר, נוציא סדר יום לשבוע הבא כדי שיהיה לכם זמן להיערך.

אנחנו נדבר עם ילדת יום ההולדת ונראה מתי. לא, אבל זה חייב להיות אחרי הנוסח. כן, ברור. יש אופציה ליומיים? גם שני וגם רביעי? לא. אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה ונחזור לדיון הבא. הישיבה ננעלה בשעה 12:42.